סגניתו ואת הנציגות הבכירה של רשות המיסים, כי החוק פה הוא מאוד משמעותי. לפני שאנחנו נתחיל בהצעת החוק, כפי שסיכמנו, נצביע על הרביזיה. אני מבקש לנמק אותה. אני לא רוצה, לא נותן. נצביע על הרביזיה. אפשר חוות דעת משפטית? אני חושב שההגינות מחייבת לנמק. לא הסברתם עד עכשיו את מה שאתם אומרים. על תקנות מס ערך מוסף, הגישו חברי הכנסת סמוטריץ ופורר

למה אי-אפשר לתת לנמק? אני רוצה התייעצות סיעתית.

מי נגד? הצבעה בעד הרביזיה מיעוט נגד רוב הרביזיה לא התקבלה.

אפשר להצביע לפחות? ראיתי, כשאני טוב אליכם, לא יוצא לי מזה שום דבר. טוב למדינת ישראל, לא אלינו. אתה אמרת לי שאני צריך להיות טוב למדינת ישראל. אמרתם שכשמגיעים אנשי צבא, בכלל אני צריך לעמוד דום. לא, אמרתי שזה מה שאתה עושה לא מה שאתה צריך לעשות. לכן אתה לא מקשה עליהם קושיות קשות ולא מבקש מהם תשובות, כשאנחנו שואלים אותם שאלות קשות. בחיים שלכם לא עשיתם מה שעשינו היום. אני חושב שמה שעשינו זה סוג של ישראבלוף, כי אתה סוג של נותן לחתול לשמור על השמנת. מה הציע חבר הכנסת קרעי

שתכתוב בתקנות קריטריון. ואז היית מעביר את זה בהסכמה.

שהיו בתוך העניין בתקופתו של בנט כשר ביטחון. ובתקופתו של ביבי כשר ביטחון. ובתקופת כהונתו של ליברמן כשר ביטחון. ובתקופת בוגי כשר ביטחון. מה זה משנה? השאלה, אם עכשיו עצרנו את זה. התשובה היא כן. עד שהם יאשרו את זה מחדש, אבל זה חוזר אלינו עוד שנה. בשנה הזאת הם יכולים לאשר מחדש. הלוואי שאני טועה. תנמק את הרביזיה. הלוואי שאני טועה. אני מבטיח להוריד את הכובע אם אני טועה. אני מכיר את היחס שלו לארגונים בין-לאומיים, היחס האוהד מבחינתו כי הוא צריך את השקט התעשייתי בשטח. אני חושב שלהפקיד בידיו את האירוע הזה,

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים בענייני הליכי מס (הוראת שעה, נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, מי מציג את החוק? אדוני מנהל רשות המיסים. גיא יציג את זה,

ראשית, אנחנו עדיין חווים נגיף של קורונה, וחשבתי שלשני הצדדים - גם לרשות המיסים וגם לנישומים עצמם - יש מקום שבתאריכים שהחל הקורונה, מ-22 במארס עד 31.5, שזה התאריך האמור, שבו ניתנת האפשרות

לכולם שיוכלו כולם לקבל על הזמן הזה גרייס, שלא ייחשב במניין הזמן לצורך המניין החוקי. זה יכול להיות מדיון על שומה בשלב א' או בשלב ב' או בצו. הדבר הזה נותן מענה גם לרשות המיסים, אגב, כדי שלא להאיץ בפני הנישומים, וגם בפני הנישומים, שיהיה להם זמנם, ולא ירגישו שעומדת חרב על ראשם. זה נכון, זה 71 יום שמאשר לאותם אנשים בתקופה הזו לעשות פאוזה לתקופה הזו, ולומר שאנחנו נותנים מענה. זה ראוי, זה נכון, ולכן אנחנו רוצים לקדם את זה מזה זמן. מה קורה בתום התקופה? זה רק נותן פאוזה לאותה תקופה. נניח, יש תקופה של ארבע שנים של התיישנות בגין שומות אז במקום שיגידו: זה נגמר אם זו שומה, שצריכה להסתיים, התיישנות שלה, או כל תהליך אחר בין 22.3 ל-31.5, באותה תקופה זה לא ייחשב, וייתנו לאנשים את הגרייס,

שיוכלו גם לטעון טענותיהם בפני רשות המיסים, ככל שיש להם, וגם לרשות המיסים כדי לא לעמוד עם חרב לפעמים זה יגרום לאנשינו לעשות פעולות שלא בהכרח נכונות. שואלת חברת הכנסת מיכל שיר, וזו שאלה שתישאל על הרבה מקרים לא רק על החוק הזה: מה קורה בתום התקופה הזו? הקורונה עוד לא נגמרה. אתם ערוכים בכלל ברשות המיסים למצב שאנו בו? היה קורונה. אנחנו קיווינו למצב שזו פוחת, וזה עדיין אתנו. כמה מילים על מה רשות המיסים עשתה בתקופה הזו גם בהיבט האוצרי, כי אנחנו חלק ממשרד האוצר, אז גם בפעולות שנקטנו כדי להנגיש לאזרחים, לאפשר, לפי דברים שהממשלה קבעה, דברים נכונים, כדי להנגיש - אם זה מענקים, דברים אחרים לציבור. בתקופה הזו היינו מאוד רגישים ופעלנו אני אומר באחריות רבה גם בעיקולים וגם מול הציבור, וברגישות רבה, אם בפריסות.

היתה הוראה שלי אישית למנהלים. זה נכון.

אני חושב שזה נכון. אנחנו כרשות המיסים, היינו מאוד בתוך התהליכים האלה, ונתנו לאנשים גרייס למשל, דברים כמו עיקולים,

נעשה בצורה אוטומטית. גם פה, כשיכולנו לגלות רגישות מול הציבור, עשינו את זה כמובן, הכול כפוף לכך שהכול כתוצאה מקורונה. אם יש מישהו שמחזיק חוב מול רשות המיסים, והוא סרבן מס שיטתי לגביו זה לא יחול, אבל בתקופה הזו נתבקשו המנהלים לגלות רגישות מול הנישומים ומול הציבור. אנחנו רואים את הלקוחות בראש ובראשונה, כך לחזק את האמון מול הציבור. יש דברים שכנונים גם לרשות וגם לציבור. אתה צודק שזה בעצימות יותר נמוכה, אך זה לא נעלם לחלוטין. אנחנו מנסים לחזור לשגרה אט-אט, וכך אנו עושים, וזה נכון בכל המישורים של רשות המיסים, אבל עדיין מתוך תפיסה והבנה של הסתכלות עם רגישות מול לקוחות רשות המיסים. זה אנו עושים נמשיך ונעשה כל עוד זה יהיה ברקע. אנו מבינים את השעה ואת המשמעות. אני בעקבות המענקים אישית הפכתי להיות כתובת ללא מעט אנשים שכותבים אישית.

מטפלים בכל פנייה ברגישות, וככל שניתן, מתחשבים ועושים מה שניתן מול הציבור הזה. לכן גם בצד של רשות המיסים וגם מבחינת הלקוחות נכון לקחת את התקופה הזו, לעשות עליה פאוזה

בתקופה הזו משאירים זמן להתנהלות. זה לא אומר שהיא נעלמת. יכולים לדיון דיונים על שומה,

אבל כן אנו לוקחים בחשבון, כדי שלא תהיה חרב מעל אנשי רשות המיסים וגם לא מעל ציבור לקוחות רשות המיסים או המייצגים. תודה. במקרה שאדם מאחר את התשלום אם יש לו קנס על ריביות, האם גם באירוע התשלום אתם אומרים שאתם עושים את הגרייס הזה על ה-71 יום? מה שאתה אומר זה דיון אחר לחלוטין, לא קשור למה שמובא עכשיו, החקיקה הזאת. אתה מדבר על מצב אחר, שבו נקוב זמן.

הארכנו את התשלומים את ינואר-פברואר הארכנו בצורה משמעותית ל-27.5,

עשינו הארכות משמעותיות עם מרבית הציבור כמעט עם כולו. הארכנו, ולמרות זאת, כאלה שבאים פרטנית ויש להם בעיה שנובעת כתוצאה מקורונה, קושי, מאפשרים פריסות, ואנו עושים את זה לא מעט. מי שהיה אמור לשלם קנס, ועכשיו הגיע זמן הקורונה - מוותרים לו? למרות שלא היה יכול להגיע ולשלם את זה בכל צורה שהיא. כל מקרה לגופו. חלק מהאפשרויות להתנהל מולנו מתאפשרת באמצעות דיגיטציה ולעשות את זה מרחוק. לא הכול, אבל חלק גדול. בתקופת הקורונה אפשרנו הרבה יותר, אפילו בדוחות מס הכנסה חלק, מה שיכולנו,

אז לסרוק ולהעביר אלינו כדי למנוע מאנשים גם את ההגעה אלינו, גם לא להסתכן בעצמם וגם לא לסכן את עובדי רשות המיסים. אני חושב שזה היה נכון. איפה שיכולנו,

והיכן שאנו יכולים, אנו מתחשבים.

מי שיש לו חוב שהוא לא כתוצאה מקורונה זה לא קשור. אנחנו מתנהלים בצורה רגילה מול אותו אדם, וגם אז, אם יש אפשרות לקחת בחשבון, אנו עושים את זה. עושים זאת גם בשגרה.

לגבי הרביזיה, אני חושב שזה לא הגון. הייתי מעבר לדלת בראיון לרדיו. אפשר היה לקרוא לי. אני חושב שזה היה לא לעניין, בעיקר שהוצאת את הדיון להפסקה, וחבל שנוהגים כך. אתם נהגתם כלפיי בחוסר הגינות, אם מדברים על חוסר הגינו. אמרת את הדברים.

אמרתי שב-12:30 תהיה הצבעה. לעניין עצמו כפי שערן אמר, אני שם רגע את הטענות בצד. עובדי רשות המיסים בתקופה הזו עבדו מסביב לשעון ללא לאות, וחשוב לומר את המילה הטובה הזאת,

והיו לי הרבה טענות ועדיין יש לי שיחות עם מרב. מגיעה מילה טובה, עם כל הבעיות שהיו בדרך. עשיתם דברים שלא הרבה נדרשו לעשות, ועשיתם אותם במסירות. נכון. כן יש לי טענות - הרי בסוף בכל פעם שביקשנו דחייה של תשלומים, יש הנטייה לתת אותה, יום או יומיים, וכשאתה עושה את זה כך, כשאתה מודיע יום או יומיים לפני יש להבין יש עסקים שלקחו הלוואות כדי לשלם את המע"מ, ולעמוד בזה. בעניין הזה יש פה טעם לפגם, ואין שום טעם בכך. דווקא התכנון והראייה קדימה הרבה יותר בעיניי. כלומר אם אנחנו מבקשים דחייה במע"מ, אומרים: המצב קשה, שלא ישלמו את המע"מ ב-15 בחודש, לדחות אותו ל-27 בחודש, מודיעים את זה ב-14, ב-13. זו פרקטיקה נהוגה. ממש לא, כי לעניין המועדים, מה שאנו עושים היות שזה בסמכותנו, אנחנו יושבים מהלשכות ומראש, בגלל חגים, לוקחים בחשבון את כל הדברים. לצערי קרה לא פעם היה פה מקרה שנפלנו על חג של אחד המגזרים, ואני לוקח את זה על עצמנו לא התאפשר לנו להתחשב, כי זה היה בלחץ זמנים מאוד גדול, כי היתה דרישה שנדחית, ונענינו אליה. הדרישה היתה כזו שזה שנענינו לאותו תאריך שנתבקשנו, זה נפל ככה ש- - ענייננו הוא דחיית מועדים, ובעיקר מועדים שנוגעים למחויבויות של רשות המיסים. תרצה להגיש על זה הסתייגות? יהיו לי כמה הסתייגויות. אני אומר את האמירה הכללית. יש פה הרבה יותר דחיות של רשות המיסים מאשר לנישומים, וגם אין קורלציה בין הדחיות שניתנו לנישומים, לדחיות שניתנו לרשות המיסים. דחו יותר זמן לרשות המיסים ופחות זמן לנישומים. אני לא חושב שזה נכון.

הוא היה יושב-ראש ועדת הכספים לפניי. הוא מכיר את זה. את הנתון הזה למדתי בתקופה שלך. אתם יכולים לעשות עבודתכם נאמנה, ועדיין יהיו בינינו חילוקי דעות, וזה בסדר. בנוסף, בדרך כלל באירועים כאלה, כשהתבקשו דחיות של רשות המיסים,

כמו שאתה נותן דחיות למע"מ, של ימים בודדים כאלה ואחרים. נתנו דחיות של חודשים, בגין ינואר-פברואר דחינו מעל 3.5 חודשים, לטעמי. רק לסוג מסוים של עסקים. לכן בעניין הזה יש מספר הסתייגויות. אגיש אותן. תודה. שלמה, בבקשה.

מה שיש לנו בהסכמה, על החוק עצמו, יש משהו שעולה בזמן האחרון לגבי עובדי עירייה,

כאלה שיוצאות לבידוד כי בית הספר או הגן נסגר, ואומרים להם שהבידוד הוא על חשבון ימי מחלה שלהם, ואם יש כאלה שאין להם ימי מחלה, לא מקבלים שכר על אותם ימים שהם בבידוד, כי חייבו אותם לעבוד בגנים, בבתי הספר,

שכנעו אותנו. ההפסד הכספי אינו הפסד, כי אני רק מבקש להצמיד אץ הרכישה לשבח, ל-24 חודש. גם למנוע בלבול במערכת החשבונאית וגם למנוע סבל מהאזרחים. תשוו את

אומרים: מהתקופה הזו

תן חצי

בתוכה- - - תביא תיקון חקיקה.

חבר הכנסת מיקי לוי,

אני מבקש להוסיף את זה לחקיקה הזו. הייתי

אדוני היושב-ראש.

להגיד שיש לזה משמעויות תקציביות,

נבחן את האפשרות של 1.3. בסדר. אז נסכם את זה. נוסיף את העניין שמ-1 במרס במשך חצי שנה, אם הוא לא מצליח למכור את הדירה, לא ייחשב לו העניין לגבי החוק הזה של מס הרכישה. לא

זה לתקן עוול ולעשות סדר. אגב, למיטב הבנתי, זה 18 חודש, גם זה וגם זה. ביקשנו ששניהם יהיו 24. היה 24,

תיקון אחר?

אני למדתי אצלו. אנחנו מבקשים, שנגיש הצעת חוק להקל על אזרחי מדינת

ההפחתה לא נבחנת בפרספקטיבה של ארבעה חודשים של השוואה בין 2019 ל-2020, מאז רואים לפחות 25% אלא רק על-פי חודשיים של מרס-אפריל. זה מובא ויבוא לתיקון. אתה צודק שגם אמרנו שניתן מענה לזה היות שזה בנוהל, נתקן את זה,

מקווה שעד יום ראשון.

הרבה לפני המועדים שקובעים לנו בחוק, כלומר אפילו לא ניצלנו את התקופות שבהן יכולנו לעכב את

הערת אגב שלא קשורה: סיכמנו עם נטליה ואתך,

שמערכות הבטיחות לדו-גלגלי לא יוחלו ללא אישור הוועדה.

אתם עשיתם הטלתם את המיסים על ציבור הרוכבים ללא אישור הוועדה. גפני מרוח בכל העיתונים כאחד שלא עמד.

צודקת בכול, אבל הבטחתם להביא לנו נתונים עדכניים, גם

1 ביוני מתקרב ונתונים לא קיבלנו.

גם לקראת הדיון מחר בנושא החזרי המס של ראש הממשלה אנו דורשים את זה. היועצת המשפטית, אולי אפשר לקצר?

כדי שיוכלו להמשיך להגיש, ולהכניס גם אולי שגם במקרה חירום תהיה הארכת מועדים,

מבצע בצפון,

האם ניתן להכניס בחוק עצמו? הנושא

עם כל הכבוד, אנחנו שותפים לניהול הדברים.

האופנועים זה אופנועים. יש עוד הרבה דברים. אנחנו לא רואים אתכם

שהיו אמורות לפקוע במהלך התקופה הקובעת, 22-23 במרס עד 31 במאי. לא ייספרו הימים במניין. כל התקופות שהיו אמורות לפקוע או בתקופה הקובעת או בחודשיים שאחריה - הימים בתקופה הקובעת לא ייספרו. הכול נוגע לעולם ניהול הליכי של נישום מול רשות

כן סופרים, לא

המטרה היתה פה לומר: הליך - למשל, השגה על שומה או בקשה שאדם רשאי להגיש לרשות על דברים כאלה לתת את

יש מועדים מאוד מהותיים,

כל מועדי הדיווח שכרוכים בתשלום מס אחריהם. לגביהם יש להבין שהם מאוד קריטיים לעולם שלנו,

לכן במועדים האלה,

אנחנו לא יודעים לנהל את זה אחרת. בעניין הזה זה מאוד מאוזן לשני הצדדים גם מצד אחד, שמאפשר לנישום לא להיפגע גם כנגד החלטות של רשות

ואני לא מדבר על מועדי תשלום מע"מ ולא על מועדי תשלום מס הכנסה, אנחנו מדברים על זה שאם עכשיו נעבור סעיף-סעיף, נראה שיש הרבה מאוד מועדים שקבועים בחקיקה. המועדים האלה, אי-אפשר למצות את כולם. אי-אפשר לנהל דיון ולומר: זה כן וזה לא. גם אין שום סיבה מוצדקת לייצר הבחנה בין מועד כזה או אחר. אני מציע שלמעט מועדים, שערן ציין, שהם התשלומים השוטפים, כל המועדים בדין יידחו. וזה גם יאפשר לאנשים שלא יכלו לבצע את הפעולות שהם מחויבים לבצע במועדים שקבועים בחקיקה, את אורך הנשימה כדי לבצע אותן.

איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי חשבון. לעניין הדירות, אנו מודעים למצוקה הנוראה שקיימת. חייבים לתת 24 חודש גם לעניין מס שבח וגם לעניין מס רכישה. זה מתבקש פה. אין פה שום הפסד, יש פה ממש סיוע לאנשים שזקוקים לכך. אנו מדברים על משפרי דיור. לא הגיוני לנהוג אחרת. אני רוצה להתייחס למועדים - להאריך כל מה שקשור להאריך את כל המועדים, וגם הנושא של הגדרת תושב חוץ ותושב ישראל, גם פה ביטוח לאומי, וכך צריך לנהוג גם מס הכנסה לקחת את כל התקופה הקובעת הזאת, ולא להחשיב אותה לעניין ימי השהייה. כך עושים גם בארצות הברית, גם ב-OECD. גם פה אנו חייבים לנהוג באותה דרך. אני רוצה להזכיר גם שאנו ערב הפעימה הרביעית, שיש בה הרבה מאוד בעיות יישומיות שעלו מהשטח בגלל הנושא של רשות התעסוקה, ובין השאר בתוך החקיקה, מעבר לכל הבעיות היישומיות הקשות, לא קיים מביטוח לאומי. הדבר היחיד, שיש פטור ממע"מ. אני מבקשת שהנושא הזה יקבל מענה. אני מזכירה את הנושא של הארכת המועדים לעניין הגשת כל הפעימות. יש לנו בפעימה השלישית הרבה מאוד בדיקות שנעשו בידי רשות המסיים בהרבה רצון טוב, אדיבות בסכומים גדולים מאוד, שגורמים לצערי - לא משנה מה הסיבה, הם מביאים הרבה עסקים למצב אל חזור. לכן מעבר להארכת המועדים, אני חושבת שצריך לשחרר כספים. אחרי זה במילא יש מועד שאפשר לקחת אותם חזרה. אנו רוצים את שרידות העסקים, וללא שרידות העסקים נהיה פה אולי עם הרבה גבייה ושחרור, אבל נהיה בלי הרבה מאוד עסקים. בנוסף, הוועדה הזו צריכה להתייחס, מעל 20 מיליון לא קיבלו שום מענה. הם מעסיקים שמעסיקים הרבה עובדים. גם להם אין מענה. אם, ברשותך אדוני היושב-ראש, אפשר להעביר להשלמה לחברי צבי פרידמן שישלים את דבריי. (היו"ר משה

הצלחה בתקופה כל כך סוערת ומאתגרת. אני מאמין שהצלחתך תהיה גם הצלחתנו. הגשנו רשימה לך ולחברי הכנסת יש עדיין מועדים בחקיקה שלפי התקנות והחוק, הם לא הוארכו, כמו עניין חוק מס ערך מוסף, חמש שנים, כמו עניין הוצאת הודעת זיכוי תוך שלוש שנים מה קורה אם שלוש השנים מסתיימות בדיוק באותו חודש של הקורונה זה לא מוארך. אני לא רואה סיבה למה לא יאריכו. צריך לעבור סקירה על כל התקנות. אנחנו עשינו סקירה. יש עוד מועדים בחוק שנגמרים בתקופת הסגר, בתקופת הקורונה, וגם אותם יש להאריך. לגבי מס הרכישה על 18 חודש, אני מבקש לחזור ולהדגיש הקורונה זה לא רק שבתקופת הקורונה לא מכרו דירות, היא הביאה לחוסר ודאות אצל הרבה אנשים, חוסר ודאות כלכלית, אבטלה גדולה. השוק קפוא. ראיתי מחקר של משרד האוצר שאומר שהיום דירה עומדת על המדף 20 חודש בממוצע ואולי אף יותר.

למה הלחץ של ה-18 חודש, ולמה לעשות הבדל בין מס שבח 24 חודשים למס רכישה? אבל דיברנו על זה - אנחנו מתקנים את זה עכשיו. אבל צריך להיות גורף. אגב, למי שלחת את המכתב עם המועדים? לרשות המיסים?

גם לרשות המיסים וגם אליכם. לא קיבלנו. גיא, קיבלתם? בשלבי התזכיר. גם עכשיו. חלק מהדברים, מדובר במס רכישה, מיסוי מקרקעין. זה אמר מנהל רשות המיסים את עמדתו. חלק מהדברים נוגעים לערעור לבית המשפט, ובנוסחים המקוריים, בטיוטות המקוריות רצינו לקדם הוראה כזו, אבל היתה התנגדות של משרד המשפטים - רצו שזה יהיה במסגרת ההארכה של בתי המשפט. מר פרידמן, אני מבקש שתעביר לגיא גולדמן, לרשות המיסים, את הבקשה שלכם והעתק אלינו. אני מבקש מכם תשובה, ותגידו מה ניתן להיענות. מה שאיריס אמרה לגבי תושב חוץ או תושב ישראל, יש המבחן המהותי רמת החיים ויש המבחן הטכני של מספר הימים 30 ימים, 183 ימים, 425 ימים. יש מצבים שישראלים שעובדים בחו"ל, שמרכז חייהם בחו"ל, יש להם אישור עבודה בחו"ל, הגיעו לישראל לפני הקורונה, לא יכולים לחזור לחו"ל, ולפי מבחן הימים הם נהפכים לתושבי ישראל, וזה לא נכון. מרכז חייהם עדיין בחו"ל. יש להוציא את השהייה הכפויה של הקורונה ממסגרת 30 הימים או ממסגרת 183 הימים. כך זה נעשה בארצות הברית. יש שם חקיקה שמי ששוהה 30 יום בארצות הברית ועובר אותם בתקופת הקורונה, תקופת הקורונה לא נספרת לגביו. כך נעשה ב-OECD שהוציא הנחיה לכל המדינות, וישראל היא אחת המדינות במסגרתו, שלא מונים את השהייה הכפויה בגין הקורונה במסגרת ימי השהייה לגבי התושבות של היחיד. אני חושב שמן הראוי שגם אצלנו במקרה הזה יוציאו את ימי השהייה האלה ממסגרת הימים שנספרים לצורך תושב ישראל. יש תקנות על מי ייחשב כיחיד תושב ישראל ומי ייחשב כיחיד תושב חוץ, וביניהן מופיע - מי שחולה או שחלה בישראל, אותם ימים לא יובאו בחשבון. למה שלא יהיה בימי הקורונה גם עם אחד שלא חלה? אין סיבה. ישראל צריכה לנהוג כפי שה-OECD נוהג וכפי שנוהגים בארצות הברית. תודה ובהצלחה. תודה. ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס.

אנו מברכים את רשות המיסים על הארכת המועדים, אבל היינו מבקשים לעשות הארכה גורפת של המועדים. אם הארכנו את המועדים בנושאים מסוימים, למה לא עושים סעיף אחד, שלמעט תשלומים ניתן יהיה להאריך את כל שדה הזמנים של הגשות ומועדים בכל התחומים? סעיף אחד בלבד. ואז גם מי שהיה צריך להגיש בקשה,

על הכרה במס תשומות מעבר לחצי שנה היה מקבל, בקשה להארכת שימוע בפני פסילת ספרים, היה מקבל, ועוד נושאים. המדינה עצרה חודשיים וחצי לא רק בתחומים שרשות המיסים מדברת אלא בשלל רחב של תחומים. היינו מצפים מהם לתקן את זה ולהאריך את התחומים בכל שדה הזמנים שהאזרח צריך להתנהל מול הרשות. כך זה היה פשוט מאוד. למעט תשלומים. הכול נוגע לרשות המיסים, מה שאתה מדבר? או למשרדים אחרים? אני מדבר על רשות המיסים. הארכת מועדים בכל הקשור לרשות המיסים. למשל, מגיע לי החזר מס 6 שנים אחורה. הייתי תקוע בקורונה. לא יכולתי לבקש החזר מס. עושים פה הארכת מועדים של חודשיים-שלושה תנו לי שלושה חודשים הארכת זמן להגיש את החזרי המס. לא יכולנו להכניס הארכה גורפת כפי שהם מבקשים, כי יש הרבה מאוד תקופות בפקודת מס הכנסה, בדיני המס. ברגע שתכתוב שכל תקופה מוארכת, אתה לא יודע מה המשמעויות התקציביות. אתה לא יודע אם המשרדים ערוכים ליישם. לכן אני מזכיר שהיו תקנות שעת חירום וכולנו עבדנו במתכונת מצומצמת. נעשתה עבודה זריזה, מעמיקה של מטה הנהלת רשות המיסים. ירון גינדי שואל לגבי החזרי המס. לא עבדו. הוא מבקש הארכה, שיוכל להגיש בקשה. לא תשלום. מה תשובתך? החזרי מס הכנסה זה ממילא סוף שנה אזרחית. אנחנו לא בתקופת הקורונה עכשיו, דצמבר 20. אנחנו מחוץ לתקופת החירום. כל הצווים על הגבלת שהייה במקום העבודה כרגע - אנשים עובדים. הוא אומר שאנחנו לא בסוף שנה,

למה זה קשור לסוף שנה? מה הבעיה בהחזר מס? אם היתה קורונה - תגיש עוד חודשיים,

קח שש, שבע שנים אחורה, זה היה בחודש מאי. עוברות שש השנים האלה, הוא יכול לדרוש החזר מס. קיבל 6.5 שנים לצורך העניין. נתתי את זה כדוגמה. זו לא דוגמה מוצלחת כי יש לך מספיק זמן. אני מבקש שוב, מה שביקשתי אם יש דברים ספציפיים, שלדעתכם צריך להוסיף את זה תעבירו את זה לרשות המיסם, תעבירו אלינו העתק. שהם יבדקו את זה. מה שניתן לעזור, נעזור. מה שלא, לא. או מה שאין צורך, אז אין צורך. עקרונית היה לי יותר נוח שהיתה הסכמה או חקיקה גורפת. לא להיכנס לפרטים. אבל הם אומרים שאי-אפשר לעשת את זה, אז אני מציע תביאו את הדברים שלדעתכם חסר בחוק הזה. גיא, תקבלו מהם את הפרטים. מה שניתן לתקן, נתקן פה. תגידו לנו מה אתם מסכימים, ונתקן בחקיקה כדי שאנשים ירגישו. אנחנו בתקופה קשה. תודה, ירון. אדוני, יש הסדרים או פסק דין או הסדרים שהגיעו טרום משפט, בין נישום לרשות המיסים. זה נפל בתקפות קורונה. לא זאת ועוד - גם העסק נסגר, פשט את הרגל.

רוצים שהוועדה תביא רשימה? שאתם תגישו המלצה? איך תהיה הרגישות? בכל הקשור להשגות על החלטות, כתשומת וממונה מע"מ, נתנו דחייה במועד הגשת השגה. כל הקשור לערעורים מוסדר בדין הכללי על הליכי בית משפט, יחד עם יתר ההליכים. הוא לא ייגש לערעור נוסף בפני בית משפט. הגיע לידי סיכום לפני בית משפט. תקרא לזה גישור, תקרא לזה הסכם על סכום הכסף שאומר לשלם. נפלנו על תקופת קורונה גם העסק סגור. אני לא בטוח שזה לא מכוסה, אבל נעמוד בקשר. אני מבקש ממך - את הטענה הזו העלו לשכת רואי החשבון. איריס שלחה לי מכתב בעניין הזה.

או מי מכם שידבר עם איריס כדי להגיע לסיכום. יש דברים שלא צריך את הוועדה, אלא רק נשמה יהודית. אמרנו לפני כמה דקות שבטיוטה המקורית קידמנו תיקון בנושא הליכים, אבל בסופו של דבר ההחלטה בהתייעצות עם משרד המשפטים היתה לקדם את זה לפי הדין הכללי בעניין הזה. אפשר לבקש ממך לדבר עם איריס בעניין?

עו"ד קובי פלקסר, התאחדות בוני הארץ. צהריים טובים. כבוד היושב-ראש, כמובן, אני מצטרף לבקשה של יוסי וירון לעניין ההארכה הגורפת. אבל אם להיות ספציפיים ופרקטיים - העברנו מכתב גם לוועדה וגם לרשות המיסים לעניין תוספת שאנו דורשים בתוך החקיקה עצמה. קיים בחוק מיסוי מקרקעין תקנות מיסוי מקרקעין, שבח ורכישה, מס ורכישה לגבי הטבת מס בעניין רכישת קרקע. כיום, כשאתה רוכש קרקע, אתה משלם 6% מס רכישה, ובתקנות קבוע, שככל שאתה בפרק זמן של 24 חודש מוציא היתר בנייה, אתה זכאי להטבה של 1% ממס הרכישה. אנו מבקשים שהתקנה הזו תיכלל בחקיקה, כדי שאנשים, שאותה תקופה של 24 חודש נפלה באותה תקופה של ה-71 יום, יקבלו את הארכה הזו. תודה רבה. רו"ח טדי לין, בבקשה. תודה רבה. כבוד היושב-ראש וחברי הוועדה, אני שמח על התיקון בהארכת המועדים. רק להנחות בינתיים את רשויות המס עד האישור של שר האוצר, של התיקונים, שיקפיאו את הליכי הגבייה, אם זה עיקולים, אם זה מכתבים שנשלחים לנישומים שנגמרים להם ה-18 חודש, כדי לתת להם- - - מה זה ה-18 חודש? מס רכישה. ה-18 חודש האלה שנותנים, חצי שנה, אם בספטמבר נגמר לו הזמן, הוא מתחיל כבר אז לשלם, או נותנים לו בספטמבר את החצי שנה? לא נותנים לו. נדבר על זה. נאמר שבתחילת ספטמבר מסתיימת לו חצי השנה כל החצי שנה הזאת שאנחנו נותנים הארכה, הוא לא יכול למכור, אז אתה לא מוסיף לו כלום.

נדבר על זה, כי בינתיים זה לא אמור להיות. הועלת בחצי, הועלת למי שהסתיימה התקופה. נדבר על זה לפני ההצבעות. אני רוצה לבקש גם מהאורחים וגם מחברי הכנסת, למי שיש לו הערה בעניין מדובר בחוק גדול, שיש בו הארכת מועדים. האירוע הוא מאוד גדול, לצערי. אני מבקש שתעבירו לרשות המיסים את הבקשות שלכם. אני מבקש גם מכם, שתהיו קשובים לעניין. תגידו למה אתם מסכימים, למה אתם לא מסכימים. הישיבה הבאה תהיה עם הצבעות. נחליט מה אנו עושים. לגבי מס רכישה, אנו מאריכים את זה בחצי שנה. נצטרך גם להחליט מה יקרה אם זה יסתיים בספטמבר, כלומר נניח שקבעו את זה עד חודש מסוים, וזה קרה לו חודש אחרי זה זה היה חצי שנה שלא היה יכול למכור כלום. יש לחשוב על פתרון. אולי לעשות את זה בהדרגה. נדבר על זה, בכל המועדים שדיברנו קודם, ודברים שאפשר להקל על האנשים ולהאריך את המועדים, מה שלא מופיע בחוק יש גם בזה להתחשב ולקחת את זה בחשבון. כל מה שלא מייצר השלכות או בעיות ונוכל לבוא לקראתם - נבוא. אני מבקש שתהיו קשובים למה שאנשים פונים, למה שהגופים פונים ולמה שחברי הכנסת פונים. אני רוצה שנגיע לישיבה עם פחות ויכוחים ויותר הצבעות. זו גם המטרה שלכם, לעבור את התקופה הזו, ושאנשים לא ירגישו לחוצים. זה נכון מה שהעירו פה - אל תשלחו הודעות תשלום לכאלה שמס הרכישה שלהם ל-18 הגיע באמצע הקורונה. ברור שגם אתם מסכימים שאי-אפשר לעשות את זה. לא לשלוח הודעות חיוב עד שנסיים. דיברתי על זה עם ערן לפני כמה חודשים, אמרתי לו: תוציאו הודעה שיראו שאנו עובדים על זה. עד שנסיים את החקיקה בעניין. תודה רבה. נעשה ישיבה נוספת בעניין עם הצבעות. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:50.